אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, ה-30 ביוני 2020, ח' בתמוז התש"ף. הנושא על סדר היום: הרפורמה בתחום הבנקאות והאשראי צמצום הריכוזיות והגברת התחרות. כפי שאתם יודעים, בינואר 2017, אישרה הכנסת את החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בענף הבנקאות. חוק שבא להיטיב עם הצרכנים ועם העסקים הקטנים והבינוניים, בדגש חברות הענק כנראה תמיד היו מסודרות עם הבנקים מראש דרך הוועדה מבחינת בדיקת האשראי בבנקים בראשותו של - - - - לא רציתי לומר שיש לי כוונה שלילית חברות הענק. - - בראשות יו"ר ועדת הכלכלה הקודם, המיתולוגי מבחינתנו, ממה שאנחנו זוכרים בטווח הקצר, חבר הכנסת איתן כבל, שעשה עבודתו נאמנה, ומנהלת הוועדה שלנו.

על-פי סעיף 12 לחוק הוקמה ועדה לבחינת התחרות, ששני יושבי-הראש שלה הם נציגי האוצר, מנכ"ל ומנכ"לית היום, ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל. אנחנו היום נשמע את מנהל חטיבת המחקר ניתן קרדיט של 100 ימים למנכ"לית הנכנסת. בחוק התבקשה הוועדה לדווח לממשלה ולוועדת הכלכלה של הכנסת וכן לוועדת הכספים, דיווח על מידת ההצלחה בהגברת התחרות, במידה וזה הצליח. ואם לא, גם לדווח. להזכיר ועדת הכלכלה קיימה ב-23 במאי 2018, ישיבה משותפת עם ועדת הרפורמות. היא קיבלה דוח על יישום החוק ועל הגברת תחרות השירותים הפיננסיים והבנקאיים מה שנקרא חוק שטרום, שנשמע גם אותו היום. הדיווח הראשון של הוועדה פורסם יום קודם לישיבת הוועדה, ב-22 במאי 2018. אלה היו דברי הקדמה כדי שמי שלא מבין למה התכנסנו היום, נתנו לו תשובה קצרה למה התכנסנו היום, ומכוח מה התכנסנו היום. אתם יודעים מה? גם עומדת לנו הזכות, לא לפי המועדים, מתי שנחשוב שאנחנו יכולים לדחוף במעלה ההר את הרפורמה קדימה נתכנס לדבר על כך. אני מודה לחברי הכנסת שהגיעו לכאן. ראשון הדוברים יוגב גרדוס. תודה ליו"ר הוועדה ולוועדה.

שהדיון באמת חשוב, ואנחנו שמחים שאתם מקיימים אותו. תציג את עצמך. אני סגן הממונה על התקציבים באוצר. אנחנו חברים בוועדה. כמו שאמרת, מנכ"לית האוצר אך נכנס לתפקיד ולכן היא לא יכלה להגיע אבל אני בטוח שלדיונים אחרים היא תגיע. רציתי לתת "אובר-וויו" של איך אנחנו רואים את תפיסת העולם שלנו וגם איך היא באה לידי ביטוי בתיקוני החקיקה ובצעדים שנעשו בשנים האחרונות מבחינת הנושא שהתכנסנו אליו, ואני מניח שהדיון יתפתח אחר-כך ונענה על שאלות שצריך לענות. אז קודם כול, מבחינתנו, איך שאנחנו רואים אני מדבר עכשיו על שוק הבנקאות בעיקר, כמו שאמר היושב-ראש. שוק הבנקאות הוא שוק מאוד מאוד משמעותי. כדי לתת תחושה, ההכנסות של הבנקים מעמלות וריביות בשנה הן בסדר גודל של 60 מיליארד שקל. אנחנו עוסקים הרבה בשווקים אחרים, גם בוועדה, פה חלב, תעופה, שוק התקשורת. צריך להבין שמדובר בשוק שהוא בסדרי גודל של פי כמה וכמה מכול השווקים האלה וגם יחד. לכן, הממשלה בשנים האחרונות שמה את הפוקוס על השוק הזה. מה שמאפיין אותו מאוד, וזה כל אדם שגר פה במדינה יודע, שהוא שוק מאוד ריכוזי - שתי קבוצות מחזיקות מעל 50% מהשוק. גם כשהולכים - - 50% - היית עדין. אמרתי מעל 50% מהשוק, קרוב ל-60%. עוד פעם, זה תלוי איך סופרים - - לא נורא, סיכמנו שזה מעל 60. שוק מאוד מאוד ריכוזי ולכן, מצד אחד הוא גם משמעותי, מצד שני הוא ריכוזי ומשפיע מאוד על הכיס של האזרח. משפחה ממוצעת משלמת אלפי שקלים כעמלות וריביות לשנה ולכן, כל שינוי בתחום הזה הוא חיסכון לכיס של האזרחים. איך שאנחנו מסתכלים על התחרות בתחום לתחרות יש שלוש רגלים: 1. בנושא של שחקנים חדשים בתחום. 2. הנושא של המעברים בין השחקים. נושא של השוואה בין הצעות הערך. כל אחד מהם הוא תנאי לתחרות. זה לא שאם פתרנו נושא אחד ולא נגענו בשאר הדברים אז עשינו משהו. כמובן שצריך שחקנים חדשים כדי לייצר איום תחרותי על השחקנים הקיימים. כדי שיהיה אפשר לקבל הצעות מאותם שחקנים, אנחנו צריכים יכולות מעבר אנחנו חוזרים לסלולר, גם שם הייתה בעיה אבל פה הבעיה קשה פי כמה כי כל בן אדם שניסה לעבור בנק יודע כמה זה קשה. דבר שלישי זה המורכבות של ההצעה בניגוד לשווקים אחרים שאתה קונה קרטון חלב, אתה הולך ומקבל חבילת תקשורת,

ההצעה שהבנק נותן לך לגבי המוצרים השונים ואיך שהוא קושר ביניהם היא מאוד מורכבת ולכן, יכולות השוואה הן דבר חשוב. ללא יכולת של הצרכן להבין מה מציעים לו ואיך זה עומד מול ההצעות של השחקנים האחרים אי אפשר לייצר תחרות. בכל שלוש הרגליים האלה נעשו שינויים - - יש לך רגל רביעית שהיא רגולציה, שהיא תקנות, מגבלת "שליש הפריים", עמלת פירעון מוקדם, שגם מוסיפות מיליארדים.

כמובן שרגולציה זה נכון לכל השווקים. בתחום הזה יש רגולציה עודפת, וזה נכון שתהיה רגולציה עודפת כי מדובר פה ביציבות וסכנה משקית אם לא תהיה רגולציה משמעותית אבל צריך להבין שיש מתח בין רגולציה לתחרות, כמו תמיד, וניסינו לאזן בשנים האחרונות, יחד עם בנק ישראל,

אז כמו שאמרתי, נעשו צעדים מאוד חשובים - - ברשותכם, אני בכל אופן, לא יכול לומר על חברי הכנסת אני בתהליך למידה,

עם כל הצניעות. אנחנו גם ננסה, מצדנו, לא להיכנס לתוך דיוני הוועדה. אנחנו רוצים שתתמקדו בסקירה וגם תנו לנו היבטים שיכול להיות שלא הסתכלתם על זה בדיונים למה הקפצת אותי כשאמרת 50? כי אני מבין את הקושי שלכם להתקדם, בכלל של ענף הבנקאות להתקדם ברפורמה. כשאתה מדבר איתי על ריכוזיות גבוהה, שאמרת 50 ואחר-כך 60, ואני אומר לך שזה קצת יותר מ-60, השחקנים האחרים, אובייקטיבית, אין להם את הכלים, לא הפיננסיים, לא המימוניים ולא העוצמות להתמודד אתם אל מול האתגרים, אם באמת רוצים לייצר פה תחרות. אנחנו ננסה מצדנו לא לקפוץ ולהיכנס לתוך הדיונים כי זה לא נכון. אתם באתם לדווח לנו אז תתמקדו לדיווח. חברי הכנסת, תנסו ללמוד יחד אתנו ואחר-כך נפתח לדיון, ואם נצטרך להמליץ נמליץ אחר-כך אבל קודם כול, תנסו להתמקד בדיווח. אז אני אגיד בגדול איפה עומדים הדברים מבחינת שלוש הרגליים האלה, מה נעשה ומה צפוי להיעשות בחודשים הקרובים. אני מקווה שתקציב המדינה יעבור בממשלה בקרוב ויגיע לכנסת ואנחנו נתחיל בעשייה כי באמת הייתה תקופה ארוכה שהיה קשה מאוד לעשות דברים וחקיקה. אני חושב שמישל ידבר יותר לעומק על הנתונים ועל המספרים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז מבחינתנו, אמרתי, שנעשו צעדים משמעותיים מאוד בשלוש, ארבע השנים האחרונות. זה צעדים שצריך להבין שהם לא זבנג וגמרנו. אין איזה צעד אחד שאתה יודע לעשות והשוק יסתדר. זה חבילה של צעדים, שייקח להם גם זמן להבשיל, חלקם פרויקטים טכנולוגיים, חלקם הם שחקנים חדשים שצריכים להיערך לשוק, והדברים האלה לוקחים זמן. מבחינת מה שאמרת למשל, בתחום השחקנים החדשים, כדי להקל על כניסה של שחקנים חדשים, היושב-ראש אמר את זה בצורה מאוד מדויקת: יש קושי גדול, היום למשל, לבנק חדש להיכנס. אחד החסמים המרכזיים זה השקעה מאסיבית בתשתית מחשוב. תשתית מחשוב היא דבר מאוד חשוב לבנק, זה הליבה של הבנק, ושחקן חדש שמאוד קשה לו להשיג נתח שוק, הוא לא הולך להשקיע את המאות-מיליונים שזה עולה, וכאן המדינה הוציאה סוג של מכרז, של 200 מיליון שקל, כדי לתמוך בהקמת תשתית מחשוב. הדבר הזה מתקדם בצורה מאוד טובה - - מה, זה יהיה מוצר מדף שישרת את הבנקים? זה לשכת מחשוב בנקאית, שהמדינה מסבסדת אותה בצורה כבדה, והיא תוכל לתת מענה לבנק או לאגודת אשראי שירצו לתת שירותים בנקאים וגם בהמשך, אנחנו מאמינים שעוד תחומים פיננסיים יכנסו לקבל שירותים מהשלכה. זה צעד מאוד משמעותי. בנק ישראל הפחית את דרישות ההון מבנקים חדשים. הרפורמה של הניידות, מה שדיברתי על המעברים, עברה בכנסת בתחילת 2018 והיא מתקדמת. זה פרויקט טכנולוגי מאוד מורכב. תדונו בנושא הזה בדיון הבא. אנחנו מבקשים איזו דחייה קלה ביישום - - כשאמרת "עברה", אמרתי שאולי מישהו לא מעודכן והיא עברה והיא מיושמת אבל עברה בכנסת. אתה לא חייב להתייחס לציניות שלי... מאגר נתוני אשראי מתקדם בצורה טובה וכבר פעיל. בחוק ההסדרים הקרוב אנחנו מתקרבים להביא וכבר הפצנו תזכיר של מה שנקרא "שירותי מידע פיננסי" או הבנקאות הפתוחה, שזו רפורמה מאוד משמעותית לסיפור ההשוואה. זה זאפ בנקאי שמאפשר לכוחות להשוות בין ההצעות של השחקנים השונים והוא שובר את המונופול של הבנקים על המידע של הלקוח, שהוא אמור להיות בבעלותו והיום הוא בבעלות הבנקים. חוק שירותי תשלום גם יש תזכיר שהופץ ואנחנו מתכוונים לקדם אותו מיד לאחר שנסיים את החקיקה של ה-API, של שירותי מידע פיננסי. הענקנו 80 מיליון שקל במענקים לעסקים קטנים ובינוניים כדי לתמרץ אותם לעבור לתקן אבטחה מתקדם EMV, כדי לאפשר שירותי תשלום מתקדמים. זה כל מה שאתם רואים מי שהיה בחו"ל כשעוד היה אפשר, תשלום ללא מגע בקופות. זה מאפשר גם לחברות טכנולוגיה מתקדמות להציע פה שירותי תשלום. עוד רפורמה שאנחנו גם מתכוונים להביא, אמנם לא בוועדה פה, היא יותר בוועדת הכספים והיא הקמת מגרש משחקים רגולטורי, אנחנו קוראים לזה בסלנג. אלה הקלות רגולטוריות לשחקנים חדשים בתחום הפינטק, שהם יוכלו להיכנס ולהתחרות בבנקים, אמנם לא בכל תחומי הליבה שלהם אבל בתחומים שמשיקים, ויוכלו גם לעזור לשחקן הישראלי. אז שורה של צעדים. אני בטוח שמישל יוסיף עוד צעדים. מבחינתנו, מה שקבעה הוועדה מיושם בצורה די טובה. נכון שיש עיכובים בלו"ז ואפשר לפרט עליהם אבל כמעט כל הדברים מיושמים, ואנחנו חושבים שנראה תוצאות. מה שאנחנו קוראים לו "המפץ התחרותי", הולך לקרות בסוף השנה הבאה, כאשר גם לשכת המחשוב תעלה לאוויר ואנחנו מקווים שהבנק החדש יפעל. אנחנו חושבים שחברות כרטיסי האשראי המופרדות כבר יוכלו להיכנס לתחרות, שירותי המידע יהיו זמינים - - מתי צפויה להתחיל לפעול לשכת האשראי? לשכת המחשוב. לשכת האשראי פועלת, לשכת המחשוב צפויה לפעול באמצע השנה הבאה. כשאתה אומר: לשכת האשראי פועלת, למה אתה מתכוון? לשכת נתוני אשראי עוד פעם, זה חוק שעבר. כמו שאמרתי, היום יש מידע בנקאי, שהוא מידע מאוד מסובך. הלקוח, יש לו פרופיל מסוים, כשבהתאם לפרופיל הזה הבנק או נותן האשראי - - למיטב ידיעתי זה לא עובד עדין. מאגר נתוני האשראי עובד. אני רכז מאקרו באגף תקציבים. מאגר נתוני האשראי עבר חקיקה ב-2016 בוועדת הכלכלה והתחיל לפעול באפריל 2019. יש היום כ-11 מיליון שאילתות בשנה, שזה אנשים שמבקשים אשראי והמאגר נותן את המידע לנותני האשראי, כמובן בהסכמתם. המאגר הזה,

כבר יכול להכיל את כל המידע? כן. יש תיקונים שאנחנו רוצים להביא ביכולת שימוש במידע, שייטיב עם הלקוח, תיקוני חקיקה שצריכים להביא במשרד המשפטים בעיקר. אנחנו מתכננים את זה אבל גם זה היה תקוע הרבה זמן. יש הרבה מה לשפר. מדובר בחקיקה שמתכתבת עם פרויקטים טכנולוגיים שאנחנו תוך-כדי הולכים להקים אבל בסך הכול, הדברים מתקדמים ואנחנו באמת חושבים שבשנה הבאה נראה פרי לכל העמל הזה, גם של הוועדה וגם שלנו, שנעשה בשנים האחרונות.

כן, תודה. סתם שאלה: אתה ליווית את דיוני הוועדה? אתה ותיק באוצר? אני ותיק באוצר אבל כפיר היה בדיונים ויש פה את דרור, שמין הסתם... אני רוצה להחמיא לך, למה אתה זורק את זה לאחרים? תודה. דוקטור מישל סטרבצ'ינסקי, בבקשה אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מנהל חטיבת המחקר. אני מנהל את הוועדה יחד עם קרן טרנר, שרק נכנס לתפקיד. החברים הנוספים הם המפקח על הבנקים, הממונה על התקציבים באוצר, הממונה על שוק ההון,

תפקידה לבדוק את כל השינוי שנעשה בנושא של כרטיסי אשראי אבל בגישה רחבה מאוד, של הסרת חסמים ושאיפה לתחרות, הן בהיבט של אשראי, הן בהיבט של תשלומים והן כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים ועל

אז יש פה כל מיני נושאים שאנחנו מתמודדים אתם,

אני אומר את זה מראש כי בפעמים הקודמות זה יצא קצת בפיגור, ויתכן - - זה חומר למחשבה כשמחוקקים חוק ומבטיחים הבטחות גבוהות,

חוקקו הגנות צרכניות בכל הנוגע לשירותי תשלום. נקבעה עמלה צולבת תוך כדי הפחתה, שזה דבר משמעותי. נקבעו הסכמים לחלוקת הכנסות בין הבנקים וחכ"א במסגרת הסכמים לתפעול הכרטיסים. נחקק

המחלקה לשירותים פיננסיים באוצר עובדת?

זה דיון אחר כי יש צוואר בקבוק ענק.

ניתנה אפשרות להפיק כרטיס חיוב און-ליין. ונקבעו כללים להסדרת מעמדו ופעולתו של סולק מתארח במסגרת צו של

צריך לדעת בחשבון שהנתונים לא מעודכנים,

נתונים מעודכנים, אם אנחנו רוצים עכשיו חוץ-בנקאיים, זה קשה לקבל אותם,

למה קשה?

ממה נובע

מאחר ואני יודע שהמצגת עומדת להסתיים, אני נותן לך לזרום. אחת השיטות זה להלעיט אותך בנתונים,

בוא נגמור. המטרה של הדיווח זה לדווח. לומר לנו מה נעשה ומה שלא נעשה.

ומה שאתם רואים כאן הכחול זה האשראי הבנקאי,

אלינו, בדצמבר 18, זה יורד. החלק של הבנקים יורד לכיוון ה-77%, ומי שעולה במקומו זה האשראי החוץ-בנקאי והאשראי של המוסדיים. יש גם ירידה נוספת של הממשלה אבל בשני המקומות האלה יש עלייה,

אז אתם רואים את זה יותר קרוב להיום, כולל עד מרץ 2020. רואים קצת ירידה במדד הזה,

לא, הקרנות זה קשור למשבר.

ממרץ יש לך רק שבועיים, זה

לעומת זאת, כשמסתכלים בצד שמאל,

רואים שהייתה קצת עלייה ואחרי זה ירידה. לא רואים דברים חד-משמעיים אז אנחנו לא באים פה לספר סיפור שהכל התחרות היא תהליך איטי שילך ויגבר לאורך הזמן.

הסתייגות מאוד קטנה, עוד מהפעם הקודמת הוא בזמנו אמר לנו הערה נכונה, שצריך לנטרל את הנושא,

בנושא הסיכון. זה גם קשור למה שאתה דיברת.

לנטרל אותו כדי להגיד אם יש

לא ניתן לקדם עד להסדרת נושא הלבנת ההון.

"מאגד" זה קריטי לתחרות. ניסיתי להתאפק ובסוף ברח לי. ברשותך, אני רוצה לבקש מהעמיתים שלי מהפיקוח,

שתדבר על שני השקפים האחרונים, שזה דברים שצריך לעשות. בזום?

ריכוז של מה שיש לי, הצעות כמו: תגדילי את החיסכון, תקטיני את ההוצאות או לחסוך באפיקים כאלה,

כל זה, הבנקים נערכו, ומה שחשוב פה,

הוא גם היה מורכב ברמה הרגולטורית כי היה צריך לרדת כל סעיף

איזה מוצרים מעבירים ואיך מעבירים ואיך פונים ללקוח,

השאלה מה הקשיים שלכם?

גם שם אנחנו מתקדמים לכיוון מציאת פתרון, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, על מנת שיאפשר גם לחברות לפתוח חשבונות און-ליין ולמעשה,

בנק ישראל יצא בהנחיות כבר ב-2015, איך לחייב את החברות שמנפיקות את הכרטיסים: נא להנפיק את הכרטיסים ככרטיסים חכמים. אנחנו קוראים לזה "שיטת תשלום חכמה,

בתחילת השנה הזאת יצאה הנחייה מפורשת שאומרת שהחל מנובמבר

יש את הנושא של כל הטיפול, כל אבטחת המידע, כל ניהול מערכות המחשב. יוגב אמר קודם שלהקים בנק - - בהיגיון שלי זה אומר שזה מייצר יותר הוצאה מהכנסה.

אז אני אסביר, יכול להיות שלא הייתי מספיק ברורה: מה זה שירותי תשלום? הנפקת כרטיס חיוב זה שירותי תשלום,

ואמון נרכש דרך רישוי ופיקוח,

וזה צעד שצריך לבצע אותו ועוד לא הושלם. הנושא האחרון הוא - - אילנית, ממה שחששתי קרה לי.

אני לא מזלזל בנתון אחד, שלא תביני,

להבא, לדיווחים הבאים אנא, אני לא אקבל דיווח כזה. אין לי בעיה לסיים את הדיון בזה

אני הייתי בוועדת בכר, ובוועדת בכר עשינו תחרות על העסקים הגדולים, ואמרנו לעצמנו שהיעד הבא זה תחרות על משקי הבית והעסקים הקטנים, וזאת הרפורמה

אינני מייצג אף אחד. אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול מבחינת ניקיון כפיים ואפשר יהיה להמשיך לגופו של עניין. אז לגבי ההערה האחרונה שלך בדרך כלל אני לא עושה את זה אבל כתבתי

- - לולא הוועדה הזאת תלווה עכשיו ביד חזקה של מימוש הרפורמה, ואנחנו יודעים בדיוק מה חלון הזמן שבו היא צריכה לקרום עור וגידים אנחנו מדברים על יוני 2021. אני בכוונה אומר את זה,

ואמורים להבקיע ומשם אנחנו אמורים לראות כן פריצה תחרותית.

היה שעסקים בינוניים וקטנים ומשקי בית לא ראו חלופות אמתיות של אשראי חוץ-בנקאי וצריך להגיד את זה.

אני אומר את זה ישיר: לא הייתה חלופה חוץ-בנקאית אמתית לקהל הזה של עסקים קטנים ומשקי בית במשבר הקורונה. אני רוצה

אני לא הייתי רוצה שהבנק שלי יקרוס. והבנקים חוטפים הנה,

התדמית שלהם בתחתית

יש לנו כאן בעיה שהיא לא רק כלכלית, עם כל הכבוד ל-HHI ול-API וכל הדברים האלה. יש לנו כאן בעיה שמתגלגלת בצורה לא איטית כל-כך, להיות בעיה חברתית.

בוא נייעל את הדיון: הבנו את המסר, הרפורמה לא מתקדמת,

למה זה לא נעשה עד עכשיו? זה לא נעשה כי אנחנו בחוק קבענו חצי שנה חלון זמן לעשות את זה. החליטו מי שהחליטו להאריך את זה ולהחליף את זה במנגנון יותר בטיחותי ויותר

פה, נתוני אשראי?

אינטרס לקרנות כנראה לתת אשראי, אז הם לא יפרסמו - - - - - לפ"מ זה לשכת שירות. הם משתמשים בזה רק כדי לשמר לקוחות. אם אתה אומר שאתה הולך - - סליחה, אני שחררתי... מאה אחוז, בסדר גמור. אז אמרנו: נושא

אלה הנושאים, אדוני.

ואם עליהם תשים ועדת הכלכלה את ידה כי גם הפקידים הכי טובים בעולם, והייתי פקיד 10 שנים ואני האחרון שמזלזל בהם

אני מדברת כרגע על השוק של אשראי חוץ-בנקאי וכמובן השחקנים הגדולים של האשראי החוץ-בנקאי - - - אוף פינטק. חברות ה-פי2פי, - - - וכל השירותים החדשים לגמרי שבכלל לא היו על המגרש קודם. וגם צריך להכיר יש פה גם את עולם הצ'יינג'ים. אני חייב, אמנם זה

כשרשות שוק ההון קיבלה ב-2017 את הסמכות לתת את כל הרישיונות הנדרשים לאותו פול של דאז, בערך 2,500 שחקנים המלאי הזה גדל כל הזמן.

ויש פה עבודה משותפת שלנו עם הפיקוח על הבנקים,

יקבל גם מגוף בנקאי וגם

וחוק השירותים הפיננסיים החוץ-בנקאיים. חוקי המוסדיים כולנו צריכים לדעת שכמו שאנחנו לא רוצים כניסה של בנק, אף אחד לא רוצה כניסה של - - - ,

זה ה"דיזסטר" המפחיד ביותר בעולם של מוניטין, של

נכון, ואת מדברת על השוק ה - - -. רשות שוק ההון מתוקצבת כולה - - כבר העלית את זה,

העלית את זה. אם כבר העלית את זה אני שואל: מישהו באוצר מתמודד עם זה הקושי

אגב, חשוב להגיד ש-70% מהשחקנים פעילים היום, והרישיון הוא בהמשך עיסוק אבל לפחות מבחינת זמינות יש שחקנים. ביוני 19 התהפך הגלגל. ביוני 19, מה שקרה זה שכל מי שבא לרשות וצריך לקבל

תוצאות מצוינות. כלומר, כמות השחקנים גדלה השנה משמעותית, ובתוכם המסה של שחקני אימפקט גבוה, בין אם זה

לפחות היית צריכה להציג לוועדה מה ביקשתם מהממשלה, מה השגתם

ראשית,

הדוח של הוועדה הזאת מתעסק בעולם הפנסיה והביטוח, ושם אנחנו

היא הגבירה לי - - זו פגיעה אנושה כי הנה, אני אומר לך שבבירוקרטיה הישראלית כנראה שעתידם להידחות יהיה יותר חזק ממה שתעשו.

לדייק: נוהל הרישוי שאתו אנחנו עובדים היום הוא נוהל הרישוי שהתחלנו אותו בדיוק לפני שנה. זה היה היציאה לדרך של הרפורמה אצלנו יחד עם השינוי המבני ועבודה על בסיס אימפקט וזה אומר שגוף

שבסופו שם יהיו גוף בעל רישיון, שחקן ראוי להתמודד, אז עכשיו הם חייבים לסיים את הרישיון שלהם. עורכת-הדין טל, תודה. כפיר בטט, בבקשה.

תודה. חברי הכנסת, התייחסות ונמשיך. יש לנו בזום אורחים חשובים מאוד שיכולים לשפוך לנו עוד קצת אור על הקשיים בהתקדמות הרפורמה אז תהיו תכליתיים. תשובות בסוף. לא נעשה את זה כדו-שיח אם יש שאלות אלא נרכז אותן

וקצת חבל לי על העבודה שלכם, שעשיתם כי זה כמו לנסות למכור את האוטו אחרי שהאוטו "טוטאל לוס", ואתם מדברים על המחיר של האוטו כי או שמחזירים אותו לכביש, וזו המטרה של המדינה, להחזיר את הכלכלה עכשיו למסלול. התחושה היא שאנחנו מדברים על מושגים של אתמול. דבר שני

כשאנחנו משתתפים במכרז, לוקחים הלוואה לקנות אוטובוס, כל חודש חברה משלמת בין 12,000 ל-14,000 שקל רק על האוטובוס. באנו לבנקים וביקשנו לדחות את התשלומים על האוטובוס כי אין

לכן אני אומר שזה היחס של אנשים כלפי המערכת ואנחנו, תפקידנו, זה קודם כל לדאוג לאזרח.

נעשה את זה והקורונה צריכה להישמע בתדירות יותר גבוהה בסקירות שלכם.

כשרפורמה מצליחה יודעים מזה. כשהרפורמה בסלולר, אני יודע שהיא שונה לחלוטין, היא הצליחה - - לא ידענו, הרגשנו אותה.

עכשיו אנחנו מקבלים כאן הסברים למה זה בתהליכים ולמה זה בדרך לשם, ובאמת אני מסכים עם זה שהתפקיד שלנו כאן, כוועדה, זה לוודא שבמקום שזה ייקח

בדיוני ההמשך אנחנו נדרוך על היבלות האלה כי בלי לדרוך עליהן,

אתי חוה עטייה, בבקשה. שלום רב. אני אשמח מאוד שיהיה המשך לדיון ונתייחס לגבי מה הרפורמה עשתה ואיך היא היטיבה עם האוכלוסיות החלשות והאוכלוסייה המבוגרת?

גם הסבו את תשומת ליבי לגבי פונקציית יועץ. השוואת עלויות לפי החוק מאוד מעורפל. לא ברור מה הם התנאים, מתי יקום הגוף,